אני פותח את הישיבה. הודעה למזכירת

בבקשה. תודה. ברשות יושב-ראש הכנסת, הינני מתכבדת להודיעכם, כי הונחה היום על שולחן הכנסת, לקריאה ראשונה, מטעם הממשלה: הצעת חוק ההוצאה לפועל (הקפאת הגבלת רישיונות נהיגה) (הוראת שעה, נגיף הקורונה החדש), התש"ף 2020. עוד הונחו על שולחן הכנסת מסקנות ועדת העבודה, הרווחה והבריאות בעקבות דיון מהיר בהצעתן של חברות הכנסת טלי פלוסקוב וסונדוס סאלח בנושא: תנאי העסקתם של עובדי הסיעוד. כמו כן הונחו מסקנות ועדת החוץ והביטחון בעקבות דיון מהיר

אזור תעשייה על מערכת אקולוגית ייחודית בגדה המערבית. תודה. תודה רבה. אנחנו עוברים לנאומים בני דקה. ראשון הדוברים, חבר הכנסת מיקי לוי, איננו, חבר הכנסת אוסאמה סעדי, לא נמצא. חבר הכנסת אריאל קלנר, בבקשה. אדוני היושב-ראש, מציאות שאליה נחשפתי בסיור שערכתי יחד עם תנועת אם תרצו בצפון בנימין: הטרדות אישיות, צילומים מטרידים, שיח משמיץ והעלאת פוסטים פוגעניים, תוך שימוש בשמותיהם הפרטיים של חיילים בזמן פעילות מבצעית. זאת המציאות של חיילינו בכמה מוקדים ביהודה ושומרון ובבקעת הירדן, פעילים קיצוניים ממומנים בידי מדינות זרות, משבשים ומפריעים ללוחמי צה"ל במהלך פעילות מבצעית בנקודות רגישות בשטח. אותם גורמים דואגים להתסיס את השטח ולסכסך בין תושבי המקום היהודים והערבים במטרה להגביר את העוינות בין הצדדים. הם מייצרים פרובוקציות בצורה שיטתית ומלאכותית במטרה לקדם דה-לגיטימציה של ישראל בארץ וגם מול קהלים בחו"ל. עלינו להפנים כי מדובר במערכה מתוכננת של גורמי קיצון אשר פוגעים יום-יום בחיילי צה"ל ובתושבים יהודים ואף שאינם יהודים. אסור לנו לתת לזה להימשך.

תודה רבה. חבר הכנסת אנטאנס שחאדה,

חבר הכנסת מתן כהנא, איננו. חבר הכנסת עודד פורר, בבקשה. תודה, אדוני היושב-ראש. חבריי חברי הכנסת,

כשהצגתי כאן את הצעת האי-אמון של סיעת ישראל ביתנו, אז הזכרתי, אם תזכור, אדוני היושב-ראש, שר האוצר ישב כאן, ודיברנו על נושא הצהרונים. אני רוצה לברך קודם כול על שהרים את הכפפה ותיקן את המעוות ואמר שיתוקצבו הצהרונים להורים, אבל אני חושב שצורת ההתנהלות הזאת היא בדיוק הרעה החולה שאיתה אי-אפשר לנצח משבר בסדר גודל הזה. אי-אפשר כל יום להתחיל ולתקן ולתקן ולעשות. צריך תוכנית כוללת, מסודרת, ברורה, שכולם עומדים מאחוריה, גם ברמה הבריאותית וגם ברמה הכלכלית. אז מצד אחד אני מברך, כי כשמתקנים את מה שמקולקל צריך לברך. מהצד השני, צריך לתקן את כל התמונה הכוללת, ולא כל פעם להביא את המצב למשבר ואז כאילו לפתור את המשבר.

תודה רבה. חבר הכנסת אחמד טיבי,

איננו, חבר הכנסת ניצן הורוביץ, איננו, חבר הכנסת ינון אזולאי,

חבר הכנסת יבגני סובה, איננו,

גם הוא לא נמצא. חבר הכנסת בועז טופורובסקי, בבקשה. היום אין הגבלת זמן.

באמת? וקיצרתי את זה,

זה הכול שאלה של ביקוש. הבנתי.

אדוני היושב-ראש, תודה רבה שהיום אתה לא תעצור אותי, כי אומנם אין 12 הרוגים כמו בשבוע שעבר, אבל יש תשעה הרוגים בדרכים בשבוע החולף, ולצערי גם הפעם דקה לא תספיק לקרוא את הפרטים של כולם. ב-11 באוגוסט נהרג גבר בן 81 מטירת הכרמל בתאונה בין שני כלי רכב בכביש 4 סמוך לחיפה. עוד באותו היום הולכת רגל בת 50 נהרגה לאחר שנפגעה מרכב בכביש 4 סמוך לאשקלון. ב-12 באוגוסט נהרג הולך רגל, גבר בן 55, לאחר שנפגע מאופנוע בדרך משה דיין בתל אביב בעת שחצה את הכביש. ב-13 באוגוסט נהרג רוכב אופניים חשמליים בן 22 בשכונת אל-חרדוב בירושלים. הרוכב איבד שליטה בירידה חדה ולמרות שהיה עם קסדה נהרג כתוצאה מפגיעה בפח אשפה. עוד באותו היום נהרג רוכב אופנוע, גבר בן 30, בתאונה עם אופניים חשמליים ברחוב טשרניחובסקי בכפר סבא. בהמשך היום הנורא נקבע בבית החולים מותו של נהג רכב, גבר בן 20, לאחר שאיבד שליטה והתהפך עם רכבו בתאריך 31 ביולי. ב-14 באוגוסט נהרגה ג'וליה נמיראת, בת שנה בלבד, לאחר שרכב שנמלט מהמשטרה סטה מנתיבו ופגע ברכב שבו שהתה סמוך לשעב. ב-15 באוגוסט נהרג אופנוען נוסף, בן 35, לאחר שאיבד שליטה בכביש 899 שבצפון, הרוכב הוא האופנוען ה-46 שנהרג מתחילת השנה, עלייה של 39% בהשוואה לתקופה המקבילה ב-2019. זה פשוט מטורף. ההרוג האחרון היה באותו יום: הולך רגל בן 25 נהרג לאחר שרכב פרטי פגע בו בכביש 557 שבשרון. תשעה הרוגים, הרוגים ומשפחות שהמציאות שלהם לא תיראה אותו דבר.

חברת הכנסת תמר זנדברג, לא נמצאת, חבר הכנסת אוריאל בוסו, אף הוא לא נמצא, חבר הכנסת ווליד טאהא, לא נמצא, חבר הכנסת סעיד אלחרומי,

חבר הכנסת ג'אבר עסאקלה, איננו, חבר הכנסת אלכס קושניר, גם הוא לא נמצא, חבר הכנסת יעקב טסלר, לא נמצא. חבר הכנסת אליהו ברוכי, בבקשה.

זמן אלול, כך נקראת תקופת הלימודים הקצרה והמשמעותית בישיבות, 40 יום רצופים מראש חודש אלול ועד מוצאי יום הכיפורים. על פי מתווה הקפסולות, בשבועיים הראשונים תלמידי הישיבות מבודדים בכיתות ובחדרים כדי למנוע הדבקה. רק אחרי שבועיים הם מתאחדים ללימוד משותף בבית המדרש. השנה אלפי בני ישיבות החלו את זמן אלול כבר בתחילת השבוע, בעיצומה של חופשת בין הזמנים הקצרה, הכול כדי לצמצם ככל הניתן את הפגיעה באווירה המיוחדת של בית המדרש בזמן אלול. אני מבקש לנצל את הבמה הזאת כדי לברך אותם ואת משפחותיהם התומכות על מסירותם לתורה. המסירות שלכם מחזקת את אהבת התורה גם אצלנו, אצל אלה שנשארו בחוץ. אומרים חז"ל: "בשעה שאמרו ישראל: נעשה ונשמע, אמר הקדוש ברוך הוא: בזכות התורה ולומדיה יינצל העולם". תודה לכם. גאווה להיות פה בשבילכם. בזכותכם העולם מתקיים.

חבר הכנסת אופיר סופר,

אף הוא לא נמצא, חבר הכנסת סמי אבו שחאדה, לא נמצא, חבר הכנסת חמד עמאר, איננו,

חבר הכנסת יואב סגלוביץ' גם הוא איננו, חבר הכנסת איימן עודה, איננו. חבר הכנסת מנסור עבאס,

אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, מזה תקופה אני עוקב אחרי הנושא של תוכניות למיגור הפשיעה והטיפול במצב הזה בחברה הערבית בפרט, אבל גם בחברה בכלל. היום היה לנו דיון בנושא הזה על פשיעה בקרב בני הנוער. אבל ההערה שלי היא מתחום אחר לגמרי: למדתי שחסר גוף שיתאם בין המשרדים השונים ויתכלל את העבודה שנופלת בחלקם של כמה משרדים. למשל, למשרד החינוך יש תוכניות, למשרד העבודה והרווחה יש תוכניות וגם למשרד לחיזוק קהילתי יש תוכניות. היום גיליתי, למשל, שלמשרד הבינוי והשיכון יש תוכניות שנוגעות לבני הנוער בתחום הפשיעה והאלימות על ידי פרויקט שקוראים לו שיקום שכונות. אז לדעתי חסר בממשלה גוף, יכול להיות שהיה אמור להיות במשרד ראש הממשלה, שיתכלל לא רק את הנושא הזה, לכל עבודת המשרדים שיש צריך לעשות אינטגרציה בין התחומים השונים. צריך שיהיה גוף ממשלתי שיעשה את התיאום הזה, ובלי לקבל כל מיני תוכניות על אותה בעיה או על אותו נושא. זאת מסקנה שרציתי לשתף, ואולי היא תשפר את תפקודה של הממשלה. תודה. חברת הכנסת יוליה מלינובסקי. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. חבריי חברי הכנסת, אני רוצה לדבר,

אני לא כועסת, אני פשוט מדברת בקול רם. חבריי חברי הכנסת, אדוני היושב-ראש, אני רוצה לדבר על עולם התרבות. היום קיימנו בוועדת הקורונה דיון, עוד דיון על מה שקורה בעולם התרבות. עולם התרבות זה לא רק בית ליסין או הבימה או קונסרבטוריון,

העולם הזה מושבת ובלי אופק, וזה בעצם הכי גרוע לכל בן אדם ולכל מפעל או לכל מוסד כזה או אחר.

היום הצלחנו להוציא מנציגי משרד הבריאות שכן, יש דיבור על פתיחת העולם הזה ב-1 בספטמבר, אבל לא הצלחנו להוציא ולהבין מה המתווה, ואני נורא חוששת שנגיע ל-1 בספטמבר ויהיה,

אנחנו לא מוכנים, המתווה לא מתאים או שהאנשים או התעשייה בכלל לא מבינים על מה מדובר. אני פונה מפה, מכנסת ישראל, לכל השרים הרלוונטיים, התרבות והבריאות, ובעיקר לראש הממשלה: תפרסמו מתווה, תגידו לאנשים, תסבירו מה הכללים, איך הם יכולים לעבוד כך שב-1 בספטמבר אנחנו נגיע למצב שעולם התרבות פתוח. זה לא רק מקומות עבודה, זה גם נשמה של עם. אתה יודע, וזה כבר בלי שום קשר לשום דבר, פתאום נחשפתי לזה שב-1943 במוסקבה, כאשר היו מלחמות שם בסטלינגרד, במוסקבה צילמו סרט דוקומנטרי על עולם הבלט. זאת אומרת שצריכים גם לדעת להתנהל במלחמות, קורונה או מלחמה אחרת, ולשמור על הנשמה.

תודה רבה. חברת הכנסת שרן השכל,

חבר הכנסת יצחק פינדרוס,

חבר הכנסת עידן רול, איננו, חברת הכנסת טלי פלוסקוב,

חבר הכנסת יוראי להב הרצנו,

אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, אנחנו בעיצומו של אסון כלכלי.

בני הדור שלי עומדים בפני חורבן,

מתווה החל"ת שאימצה הממשלה הוא אסון, משלמים לאנשים שישבו בבית במקום לתמרץ אותם לחזור לשוק העבודה, למקומות העבודה שלהם. התחושה שלי היא, אדוני היושב-ראש, שבמקום לאמץ מדיניות מסודרת יש שליפות על גבי שליפות על גבי שליפות. אנחנו חוזים לנגד עינינו בניהול ברמה הנמוכה ביותר, כישלון של ממש. יש מיליון ישראלים מובטלים, מתחילת השנה נסגרו 30,000 עסקים, עד סוף השנה צפויים להיסגר 90,000 עסקים. יש כאן 21.5% אבטלה, בגרמניה יש פחות מ-4%, באיחוד האירופי קצת יותר מ-6.5%. הקורונה, אגב, היא אותה קורונה. אני רוצה לשאול מפה, אולי את הממשלה: למה המדינה מעודדת אבטלה? למה היא לא בוחנת ומיישמת את המודל הגרמני, שמעודד תעסוקה גמישה, רלוונטית לעידן שבו אנחנו נמצאים? ואולי עצה שהיא גם שאלה: אולי במקום לריב ביניכם לבין עצמכם בתוך הקואליציה הזאת, אולי שווה שתעשו משהו,

כדי למנוע את קריסת הכלכלה הישראלית ושל כולנו איתה?

חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי, איננו, חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ' איננו,

אף הוא לא נמצא. חברת הכנסת אורלי פרומן, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, בעוד פרשת ההתעללות בפעוטות במעון ברמלה מרחפת מעל ראשינו התגלתה היום פרשייה דומה נוספת בעיר אחרת בארץ. רבותיי, קשה לראות את התיעוד של המצלמות, איך ילדים נזרקים על מזרנים, ראשיהם נחבטים בכל מיני חפצים, התעללות של חסרי צלם אנוש. איך אפשר כך להתעלל בפעוטות חמודים, מתוקים, שכל מה שבא לך לעשות זה רק לחבק אותם ולנשק אותם? משהו לא תקין. אני קוראת שוב לממשלת ישראל: אתם חייבים לקחת אחריות תחת משרד החינוך ביחידה מיוחדת שתקום לגיל הרך, מגיל לידה ואילך, עם פיקוח, עם אנשי מקצוע, עם תוכניות חינוכיות ועם בקרה מתמדת על מה שקורה בפעוטונים, במשפחתונים, במעונות, בגנים הפרטיים, בכל אותם מקומות שהם מוסדות חינוך שנמצאים בהם היקרים לנו מכול.

תודה רבה. חברת הכנסת תהלה פרידמן, בבקשה. אני תוצר אסיר תודה של שתי מהפכות, המהפכה הציונית והמהפכה הפמיניסטית. הילדים שלי ושלנו לומדים הרבה, ובצדק, על ההיסטוריה של הציונות, של המהפכה הציונית. האם הם לומדים משהו על ההיסטוריה של המהפכה הפמיניסטית?

אנחנו מציינים 100 שנה לכינון זכות הצבעה לנשים בארצות הברית. זה בעצם היום שבו העולם המערבי הכיר בהיותה של אישה סובייקט שראוי לזכויות פוליטיות. אנחנו לא מציינות את היום הזה. הסופרג'יסטיות שילמו בשלומן הפיזי והנפשי, הן הוכו והושפלו ונאסרו כדי שכולנו נתחיל לקבל בחזרה את מה שניטל מאיתנו במשך כל ההיסטוריה. לא כתבנו את ההיסטוריה, והסיפור שלנו לא נכנס אפילו היום לתוכנית הלימודים, אבל הגיע הזמן שנחגוג את יום העצמאות של נשים. 18 באוגוסט שמח לכולם, ותודה לניצן כספי שילוני, שהפוסט שלה היה השראה לנאומון הזה. תודה רבה. חבר הכנסת אופיר כץ,

חבר הכנסת רם בן ברק,

חברת הכנסת מיכל וונש, בבקשה. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. חברותיי, חבריי חברי הכנסת, השבוע זעקו ברחבי ישראל שתי אזעקות: הראשונה, אזעקת צבע אדום חזקה שנועדה להתריע מפני טילים וקסאמים שמיורטים על כולנו מעזה,

אזעקת מוסר כפול, שקטה ומסוכנת לא פחות מאחותה הגדולה, גם אם רבים מאיתנו לא הצלחנו לשמוע אותה ולא נכנסנו בעטייה למקלטים. אתם בטח שואלים מהי אזעקת מוסר כפול. אזעקה שקטה כזאת מופעלת כאשר נמתחת שוב ושוב ביקורת על מדינת ישראל בטענות שהיא מפירה את הדין הבין-לאומי, בעוד הטוענים מתעלמים לחלוטין מהפרות בוטות של אותו דין בין-לאומי על ידי גורמי טרור, לרבות חמאס. התעלמות מהפרות אלה מאפשרת לאותם גורמים בדיוק תמיכה מכוח אותו דין בין-לאומי המופר. כך לדוגמה,

ארגון טרור מחזיק את בנינו ומסתיר מידע על מצבם תוך הפרת הדין הבין-לאומי, ומאידך גיסא אותו ארגון טרור מפר שוב ושוב את הפסקת האש שעליה חתם לפני שש שנים תוך הפרת ריבונות מדינת ישראל, בניגוד לדין הבין-לאומי, וזוכה לתמיכה כספית. שומעים את האזעקה? הכרחי לחשוף את המוסר הכפול כדי שמדינת ישראל תוכל לקום מספסל הנאשמים.

חבר הכנסת עמית הלוי, בבקשה.

אחרון הדוברים הרשומים אצלי. גם אתה רוצה, אופיר? אתה רשום, אבל תורך כבר עבר. אז אני אחזיר אותך לרשימה.

אדוני היושב-ראש, חבר הכנסת אבידר, עד שיש הזדמנות שתקבל את המיקרופון לקריאות ביניים, אז אתה ככה מוותר. מה יהיה? דקה, אין הנאה ככה.

מה אפשר להגיד בדקה, אדוני, הוא לא צריך מיקרופון.

אם לאלי אבידר יהיה מה להגיד על זה, אשמח לשמוע. בבקשה. אדוני היושב-ראש, חברותיי וחבריי לכנסת, אתמול, לא רחוק מכאן, היה ניסיון מתועב של רצח של אחד מלוחמינו בעיר העתיקה, במרכז ירושלים. אני אומר את זה כאן קודם כול כדי לא לעבור על זה לסדר-היום, מין תופעה כזאת שיהודי במרכז ירושלים נרצח או כמעט נרצח ואנחנו ממשיכים הלאה. כשאני הייתי ילד אלו היו הכותרות הראשיות בעיתון. אני אומר את זה גם בגלל שהיה אירוע בתוך האירוע הזה. האירוע הנוסף שאני מציין כאן הוא התגובה של הלוחמים שלנו. דווקא זה שנפצע התעשת, יישר את הנשק וחיסל את הרוצח. האחרים שהיו שם, כמו שנראה בסרטון, בלשון המעטה אני אומר, נסוגו וברחו. זו תופעה שלא קורית בפעם הראשונה, והיא מעלה את השאלה מה קרה לנו,

מה קורה ללוחמים המצוינים שלנו שמגיעים לתגובה כזאת. והתשובה שלי היא שאנחנו שכחנו מול מי אנחנו נלחמים והרגלנו את החיילים שלנו והתרגלנו לתודעה אזרחית כאילו החיילים הם מאבטחי קניון, במקום שבמצב שבו אנחנו נמצאים מאבטחי הקניון צריכים להיות כמו חיילים, כאילו הם איזה שומרי סדר או סלקטורים ולא לוחמים. אנחנו מתמודדים מול אידיאולוגיה רצחנית, ובנסיבות שהלוחמים שלנו איבדו את התודעה, ממילא איבדו את האינסטינקטים. ולכן אני קורא מכאן לידידי השר אמיר אוחנה לקחת את האירוע הזה ברצינות, זה קרה כמה פעמים, לעשות תחקיר רציני, לרענן את הנהלים, לרענן את התודעה, בעיקר, וממילא להחזיר את האינסטינקטים הטבעיים של לוחמים.

חבר הכנסת אופיר כץ, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, לפני שבוע בדיוק עמדתי פה ודיברתי על פרשת ההתעללות בגן ברמלה. הצעת החוק שאני מנסה לקדם קובעת עונש מאסר מינימום בפועל, בלי עבודות שירות, בלי קנסות ובלי מאסר על תנאי, מה שקרה בהרבה מקרים בעבר, אותן מתעללות שבאמת התעללו, תקפו פעוטות וקיבלו עבודות שירות, קנסות. עבר שבוע ואני עומד כאן שוב היום לאחר שנחשפה פרשת אלימות נוספת בפעוטון בחולון. אנחנו מודעים למה שנחשף, אבל אנחנו צריכים להבין שיש גם מקומות שזה עדיין קורה בהם ואנחנו פשוט לא יודעים את זה. אנחנו חייבים לפעול ולפעול מהר. לצערי, אנחנו לא עושים את זה. הצעת החוק שלי מונחת על השולחן, היא תעלה בוועדת השרים ביום ראשון, ואני קורא לשר המשפטים אבי ניסנקורן: בוא נעשה לזה סוף, נשמור על הילדים שלנו. תתמוך בהצעת החוק. מי שתתעלל או תפגע בפעוט תשב בכלא, לא פחות מכך. זו חובתנו.

כן, חברות וחברי הכנסת,